בוקר טוב לכולם ולכולן. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. היום 27 באוקטובר 2020, ט' בחשון התשפ"א. הנושא: הצעת תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות גוף ספורט),

באמת אחרי הרבה שנים, סוף-סוף אנחנו מתקנים את התקנות האלה ועושים את מה שבעיני היה ברור מאליו וזה החלת חובות נוספות על גופי ספורט, והחלת תנאים דומים לתנאים שחלים במוסדות אחרים, כלומר במוסדות להשכלה גבוהה גם על גופי ספורט. יש הרבה

אנשי ספורט,

זוכים בחברה שלנו להרבה מאוד חשיפה ולהרבה מאוד השקעה, וממילא גם יש עליהם הרבה אחריות. אני חושבת שלכן התקנות האלה זה לא עוד תחום אלא זה להיכנס למקום שעיני הציבור נשואות אליו, ושדרכו אפשר לעשות השפעה רחבה עוד יותר מאשר לאנשי

המבחן הוא מבחן של תפקידם וקיום מעמדם בתוך מסגרת העבודה. פעולות ההדרכה יהיו על-פי תכנים שיאושרו על-ידי משרד המשפטים קודם לכן. שר המשפטים יפעל למינוי גורם שיאשר תכנים אלה ונעלה אותם לאתר משרד המשפטים. החשיבות היא כמובן לשמור על רף קבוע ואחיד לכולם. לאחר מכן, יהיה הנושא של הכשרת

החדשה שלה מירב בעצם המאפיינים הייחודיים האלה

אני אומר מספר מילים ממש בקצרה על אותם מאפיינים ייחודיים. אני אדבר בלשון נקבה אבל

אני חושבת שכמו הרבה דברים שקורים,

אנחנו לא נתקדם מספיק. דבר שני ואני יודעת שאתה מאוד בעד העניין הזה, בעד ההקשר של האלימות ומה שאמרת אחרי המקרה של שירה חייבים שתהיה פה ענישה הולמת.

זו אחריות כבדה מדי שהם לא רוצים לעמוד בה. בסוף,

על בית"ר ירושלים, על מועדונים גדולים ובסוף, יש עמותות מאוד מאוד - - לא, לא. אני חושבת על מכבי שעריים והפועל

אני חייב לומר משהו כששולחים לי תוך כדי, אני מקבל את המקרים על מאמן ילדים בכדור-סל שאימן ילד בכיתה ו', נתפס מטריד מינית ונשפט לתשעה חודשי

משהו שכן יחול על הילדים אבל בינתיים, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות פה שינוי שקובע שההדרכות יהיו מגיל 16, ובין 14-16 זה יהיה בהסכמת הורים.

פעולות הדרכה והסברה לפי פסקה (1) יתקיימו אחת לשנה לפחות, יותאמו לענף הספורט ויכללו מידע בדבר זיהוי מצבי הטרדה מינית או התנכלות

ואני חושבת שבאמת אפשר ליצור כאן שיתוף פעולה גם עם השרים הרלוונטיים וגם עם הוועדה כדי להתחיל לקדם את התיקון הזה לחוק למניעת הטרדה מינית, שבעצם יעזור לנו למנוע את התנועה המטרידה הזאת של המטרידים למיניהם מגוף לגוף, ומונעת מהגופים עצמם לדווח או למסור מידע אחד לשני. התיקון שאנחנו מציעות הוא תיקון שקובע

גם בעולם שבו דמיינו את התקנות חשבנו שימונה גורם שהוא מוביל,

הלאה. אנחנו לא מוסיפים. כמובן שנאמר לפרוטוקול כמו תמיד, שתיערך התייעצות. מנהלת "אתנה", מעניין אותי לשמוע לגבי הכשרת ממונות איגודי ספורט וגופי

להמשיך?

אני רוצה לאפשר לכולם להעיר יעל סיני משדולת הנשים.

אני חושבת שזה בהחלט רגע מרגש ומשמח, אז אני מודה כמובן לשר

מורה לחינוך גופני במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, בעת מילוי תפקידו עם תלמידי המוסד במסגרת פעילות ספורט הנערכת במוסד החינוך או מטעמו או במסגרת פעילות ספורט הנערכת בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו." זה בשדה של

אז הנייר סופג הכל ואפשר לכתוב חוקים וכן הלאה. אני חושב שהדבר המשמעותי והטוב ביותר הוא לדעת שיש פתרון אמתי ופרקטי לאותן ממונות להטרדות מיניות שעברו הכשרה של 18 שעות או לאותם ממונים מה הם יכולים לעשות בפועל כאשר קורה מקרה.

לכן, זה לא פרט שאפשר לעבור עליו כדי שיהיה מכוסה. זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת,

אני מצטערת להגיד את זה אבל להעביר

ועית ולא על-ידי אנשי מקצוע מין התחום איך זה הולך לפגוש אותם ואיך זה יכול להציף אותם, ואיך זה יכול לבלבל אותם ולגרום לנזק.

הוא אמון על זה, ומשרד המשפטים יקבע, יגדיר את התכנים האלה, בין אם